בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. היום יום רביעי, ח' באב התש"ף,

29 ביולי 20'. בתחילת הדיון נקרא את חוק התכנית לסיוע כלכלי (מענק

קושי תפעולי לא יכול להצדיק פגיעה בשוויון,

ברגע שתשתלם לו קצבת הילדים, זה אומר חודש לאחר מכן, הוא יהיה זכאי למענק

אתמול היה פה דיון ער בעניין הזה. גם הטענה שלכם לא עלתה.

שפיגלר, מנכ"ל ביטוח לאומי, הסכים לעניין, ולכן אני לא הולך לפתוח עכשיו שום סעיף בחוק ושום

חוץ מזה, ייכנס הסדר של זה לשאר הילדים.

אתמול אחרי 10 שעות של דיון. לא העליתם את זה. שמעתי

אבל זה דבר שצריך לתקן אותו בנוסח. אני מבקשת התייעצות סיעתית. אין התייעצות סיעתית.

שיקבל על פי הסדר של הילודה. לא, פשוט על פי המנגנון שנקבע. אחר כך נחזור לדיון בנושא הזה. אם אפשר להמשיך את ההקראה, נמשיך את ההקראה ונחזור לסעיף הזה, בסדר?

3 זכאות למענק חד-פעמי לבגיר. לזה אין הערה בנוסח. בסעיף 4(א) אנחנו מדברים על התוספת למענק. בסעיף 4(א) אין שינוי. "(ב)לא תשולם בעד אותו אדם יותר

היה פה דיון סביב זה, ולכן רצינו

מענק ליחיד כאמור בפסקה זו ישולם עד שבעה ימים לאחר המועד האחרון" - - - לא, שבעה ימים לאחר המועד, לא

ב-2018 הוא לא הגיש את הדוח,

הוא לא יהיה זכאי. אמרנו למה לגרום לו לפגיעה אם בשנת 2019 הוא הגיש דוח וההכנסה שלו היתה פחותה ואז יהיה זכאי למענק. כלומר הוא יבחר בין 18' ל-19' - - אני אבהיר, זה לא עניין הגשת הדוח, זה עניין יסף. יכול להיות שאותו אדם בשנת 2018 עבר את תקרת מס היסף ונמצא לא זכאי, ובשנת 2019 הוא לא עבר

יש פה פירוט של אותם נתונים שצריכים שהם רלוונטיים. סעיף 7 זה אותו תיקון שדיברנו עליו: "המועד האחרון להגשת בקשה למענק או לתוספת 7. בקשה לפי סעיף 6 תוגש עד תום 24 חודשים מיום תחילתו של חוק זה". הוספנו משנה ל-24 חודש. אני מדלגת על סעיף 8 וסעיף 9, כי שניהם

ואין בהם שינויים של מהות. אנחנו בסעיף 10: "קבלת מידע ושמירתו 10. (א)בלי לגרוע מהוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981‏, מנהל המוסד או מי שהוא הסמיכו לעניין זה מבין עובדי המוסד (בסעיף זה, המנהל), יקבל מהגורמים שלהלן את פרטי המידע המנויים לצדם: (1)ממשרד העלייה והקליטה, ממשרד הביטחון ומהרשות לזכויות ניצולי השואה את פרטי המידע המנויים בסעיף 6(א), של הזכאים לתוספת למענק כאמור בסעיף 4(א)". כאן יש התייחסות לגופים הביטחוניים. עוד לא, בהמשך.

ממשיכה: "(2)מרשות המסים בישראל את פרטי המידע המנויים בסעיף 5". נעה, בפסקה (1) היה צריך לקרוא את העניין של הגופים הביטחוניים.

פסקה (1) זה משרד העלייה, משרד הביטחון והרשות לזכויות ניצולי שואה. זה לגבי אנשים שזכאים לתוספת לגמלה, זאת התוספת למענק. אם משרד הקליטה נותן להם גמלת הבטחת הכנסה לתושב חוזר או לעולה, או שמשרד הביטחון משלם לנכה צה"ל, או מהרשות לזכויות ניצולי שואה.

זה רשות המיסים, קראנו את זה. "(3)ממשרדי הממשלה וממנהלת הגמלאות במשרד האוצר" - - את אומרת שמנהלת הגמלאות זה גם חלק ממשרדי הממשלה?

אבל אולי כדאי רק לחדד, שזה עובדי מדינה, לרבות אלה שפרשו משירות המדינה. "- - את פרטי חשבונות הבנק של עובדי המדינה". - - לרבות אלה שפרשו משירות המדינה, לפי מספרי זהות.

- שפרשו משירות המדינה, לפי מספרי זהות". עכשיו השאלה, אם אנחנו צריכים להחריג ולהגיד שלא יימסר מידע לגבי יחידות סמך שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה וזהות - - - כן, אנחנו מציעים שהגופים הביטחוניים יהיו רשאים למסור את המידע, לפי שיקול דעתם,

בזהות עובדים, שצריך להשאיר את פרטיהם חסויים. אנחנו אומרים פה שלא יימסר מידע, ואת אומרת - - - - אני אומרת לעניין משרדים שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה- - - אולי להגיד יחידות סמך. יחידות במשרדים. אין שום בעיה, יחידות במשרדים שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה, המידע יימסר בהתאם לשיקול דעתם. "מטעמים של ביטחון המדינה, זהות עובדיהם חסויה או שאין למסור מידע לגבי זהותם לפי כל דין. את אמרת שהמידע יימסר לפי שיקול דעתם". אולי בהתחשב בשיקולים האלה. אפשר בהתחשב בשיקולי ביטחון המדינה.

במקום "שיקול דעתם" "בהתחשב בשיקולי הביטחון". אנחנו עוברים לסעיף

התיקונים יחסית קצרים: "(2)המידע יישמר לפרק הזמן המזערי הדרוש, ולכל היותר לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים,

ימחק המוסד את המידע, אלא אם כן המידע דרוש לשם ניהול הליך משפטי הקשור לביצוע חוק זה או הנובע ממנו". השינוי הבא בנוסח זה בסעיף 12: "שיפוי 12. אוצר המדינה ישפה את המוסד לגבי כל סכום שהוציא לתשלום מענקים ותוספות למענקים שניתנו לפי חוק זה, וכן לגבי החלק היחסי מההוצאות המנהליות של המוסד הנובעות מביצוע חוק זה". התוספת הזאת באה לפי בקשת המוסד, שאתמול ביקש לשפות אותו גם על הסכום הזה. נקרא את התיקון לפקודת מס הכנסה בסעיף 14, כי היו כמה תיקונים בנוסח הזה: "תיקון פקודת מס הכנסה - הוראת שעה 14. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום כ"ז באדר א' התשפ"ב (28 בפברואר 2022), יקראו את פקודת מס הכנסה כך שבסעיף 235,אחרי סעיף קטן (ג2) יבוא: "(ג3)על אף האמור בסעיף קטן (א), מותר להעביר למוסד לביטוח לאומי מידע על שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות של יחידים החייבים במס נוסף לפי סעיף 121ב בשנת המס 2018 ובשנת 2019 ושל יחידים שהיו חייבים בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 ולא הגישו אותו כאמור בסעיף 5(א)(2)" - - זה פריט נוסף שלא היה בנוסח ההוספה של אנשים שהיו חייבים בדוח וימסרו גם לגביהם את המידע הזה . מי אלה אנשים שהיו חייבים בדוח ולא ימסרו את המידע? אל תוסיפי שום דבר בהעברת מידע, על איזה אנשים את מדברת? כששאלנו את עצמנו בסעיף 5 ממי נשלל המענק, אמרנו שזה יחיד שמחויב במס יסף בשנת 2018 וגם ביחיד שבשנת 2018 היה חייב בהגשת דוח ולא הגיש אותו, כי אז לא יודעים האם הוא בתוך קבוצת מס היסף או לא. אלה שתי הסיבות שנשללת הזכאות. ההוראה שבסעיף 14 נועדה לאפשר לרשות המיסים להעביר את המידע הזה למוסד לביטוח

ולכן צריכה להיות איזושהי הלימה בין שני - - - אתם יודעים שהעברת מידע של עובדי ציבור לא תהיה מלבד מה שסוכם אתמול. איזה מידע צריך להעביר?

שנוגע לעובדה האם האדם זכאי למענק או לא, שום דבר פרט לכך. מה אתה רוצה לדעת? אם הוא מעל 651,000?

2. אם הוא לא הגיש בכלל דוח, אז הוא גם לא זכאי, כי אין לי דרך לדעת אם הוא עבר את היסף או לא. אם הוא לא הגיש למי את הדוח? למס הכנסה, רק, להגיד שאם הוא לא הגיש דוח,

מה שהוסכם אתמול.

זה שינוי נוסח בלבד. זה מתאים למה שקבענו לגבי הסייג לזכאות. זה ממש שינוי נוסח, זה לא שינוי במהות. למעשה, הנוסח שהיה אתמול דיבר על מס יסף בשנת 2018, וזה מה שהיה כתוב בסעיף. אבל למעשה במהות, אמרנו כבר שהמוסד לביטוח לאומי יכול לקבל מרשות המיסים את זה אמרנו בסעיף 10(2) את פרטי המידע המנויים בסעיף 5. של עובדי ציבור. לא רק של עובדי ציבור. הוא יכול לקבל ממס ההכנסה את השאלה על מס יסף ועל הגשת הדוחות, אבל הסעיף המשלים של פקודת מס הכנסה - - - זה סוכם אתמול? זאת תוספת של אתמול, אוקי. אבל עשו תיקון גם בפקודת מס הכנסה לקבל את

התיקון הזה נעשה בפקודת מס הכנסה, אבל שבהצעת החוק לא דובר על 2018 - - - סליחה, להבנתי לא דובר אתמול על מידע על בעלי הכנסות גבוהות, זה נושא חדש לגמרי. לא דובר על זה אתמול. אני לא מבינה מהותית, למה בכלל צריך להעביר מידע על בעלי הכנסות גבוהות במגזר הציבורי.

נושא שהיה בהצעת החוק מלכתחילה. אני מזכירה את הביקורת הציבורית שהיתה. אמרנו שאלות בסוף. אנחנו שאלנו את משרד האוצר, למה חסר פה איזשהו רכיב. אני חושבת שזה רכיב שהוא באמת חסר. זה לא פרטים אישיים עליו מלבד - - - זה רק מספר זהות - - - ממש לא, כמובן שלמי שביקש 2019, זה יהיה רלוונטי גם ל-2019. אני באמת לא מצליחה להבין, למה צריך להעביר את כל המידע הזה. יוצא שבחסות החוק הזה יעבור כל כך הרבה מידע ממס הכנסה

אנחנו דיברנו על זה בדיון אתמול. דיברנו על העברת המידע. איך אפשר להצדיק את זה? רק לפתוח סוגריים, אנחנו התנגדנו בגדול להעברת מידע, גם הרב גפני מתנגד. הביטוח הלאומי ביקש את זה לגבי עובדי מדינה. אני אישית אתנגד בכלל לכל זה. ברגע שסוכם אתמול, אני לא הולך לפתוח את זה היום. היו סיכומים אתמול, אני לא הולך לפתוח אותם, למרות שזה בניגוד לדעתי ואגיד לך שזה גם היה בניגוד לדעתו של היושב-ראש. ברגע שיש הסכמים, אנחנו ממשיכים. כי אי-אפשר בלי זה למי מגיע ולמי לא.

ביטוח לאומי יודע מעצמו, יש לו מלא נתונים. הוא משלם, לפי מה משלמים ביטוח לאומי?

הוא לא יכול לדעת אם הוא מכניס יותר מ - - - "(ג3)על אף האמור בסעיף קטן (א), מותר להעביר למוסד לביטוח לאומי מידע על שם פרטי,

ומספר זהות של יחידים החייבים במס נוסף לפי סעיף 121ב בשנת המס 2018 ובשנת 2019 ושל יחידים שהיו חייבים בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 ולא הגישו אותו כאמור בסעיף 5(א)(2), לשם קביעת זכאותם למענק לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי

ובלבד שמידע כאמור נדרש לשם ביצוע אותו חוק, ובמידה שנדרש:" אני רואה שבסעיף 15 השינויים נוסחיים בלבד. החוק הזה בינתיים עודכן בעוד עדכונים, ולכן ממילא אנחנו צריכים להעביר את זה לסעיפים (ד) ו-(ה), ולא כפי שהיה במקור. יש פה תיקון משמעותי, שדובר עליו אתמול, הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית עודכנה במקום 1.64% ל-1.69%. הנוסח של חוק קליטת חיילים הוקרא פה בדיון, אבל זה היה מאוד לא ברור, אז נקרא אותו בצורה מסודרת: "תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים 16. בחוק קליטת חיילים משוחררים,

אחרי סעיף 18ב יבוא: "מענק להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 18ג. (א)חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר בשנת

זכאי מאוצר המדינה למענק חד-פעמי בסכום של 500 שקלים חדשים. (ב)מענק כאמור בסעיף קטן (א) ישולם לחייל משוחרר בתוך 30 ימים מיום סיום שירותו הסדיר, ולעניין חייל שסיים את שירותו הסדיר עד יום י' באב התש"ף (31.ביולי 2020) ביום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020)". מכאן ואילך עד שנת 2020 הם מקבלים את התשלום תוך 30 ימים, אבל הקודמים יקבלו את התשלום ב-31 באוגוסט. הערה קטנה לנוסח, בכותרת צריך להוסיף: מענק חד-פעמי. זה בנוסף ל-750 שקלים, כן?

הם מקבלים 750 שקלים - - - והשירות האזרחי נכנס פה?

"תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 17. (א)בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 (להלן, חוק מיסוי מקרקעין), בסעיף 9, (1)בסעיף קטן (ג),

במקום "בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג1), (ג1א),

(ג1ג) ו-(ג1ה)" יבוא "בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג1), (ג1א), (ג1ב) ו-(ג1ג)"; (2)סעיף קטן (ג1ה) בטל, (3)בסעיף קטן (ג2) (א) ברישה, במקום בסעיפים קטנים (ג),

(ג1א), (ג1ג) ו-(ג1ה)" יבוא "בסעיפים קטנים (ג),

(ב) בהגדרה "המדד הבסיסי", המילים "לעניין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1ה)

שפורסם ביום כ"ד בטבת התשע"ה (15 בינואר 2015?)" יימחקו, (4) בסעיפים קטנים (ג3) ו-(ג4), במקום "(ג1א),

ו-(ג1ה)" יבוא "(ג1א) ו-(ג1ג)". (ב) חוק מיסוי מקרקעין כנוסחו בסעיף קטן (א) יחול על מכירת בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים מיום תחילתו של חוק זה ואילך".

גם לדבר על התאריך, למה 31 ביולי?

זה לא מספיק. מיקי, אתמול פתחנו את זה. גיא, תן רק הסבר קצר לבקשתם של חבר הכנסת מיקי לוי ושל חברת הכנסת מרב מיכאלי. אתמול פתחנו את זה ודנו את זה. מה, לתאריך השחרור? אתה מדבר על משהו אחר. על מס רכישה. לפני מס רכישה, לגבי החיילים המשוחררים, 31 ביולי זה עכשיו. זה מעט מדי זמן, צריך להאריך את זה יותר. להוסיף את כל הכסף לילדות וילדים - - - היה דיון עם

אי-אפשר לבוא היום ולפתוח עוד פעם את הדיון, אחרי שאתמול סוכמו דברים. מיקי, זה היה על דעת כולם.

לא כמה זמן הם יקבלו.

הם השתחררו בשנת 2020. לא, השחרור היה בכל שנת 2020. אז למה נוגע התאריך של 31 ביולי? לתשלום. השחרור היה בכל שנת 20', עד 31 בדצמבר 2020. טלי, בוא נחזור לסעיף שרצית לעשות בו שינוי ונצביע עליו. מי שעד יולי מקבל מיד - - - ינואר עד 31 דצמבר, זאת שנה שלמה.

הסעיף שאנחנו רוצים לעשות בו שינוי לפי בקשת טלי היועצת המשפטית, נעשה הצבעה על הרביזיה. רגע, מה עם מס רכוש? אני רציתי לשאול מקודם, אמרת בסוף ההקראה. אנחנו עכשיו פותחים את מה שהיא ביקשה. איך אתם מצדיקים את ההורדה של מס רכוש, ועוד ההגדלה של הסכום עד 16 מיליון שקלים?

יש לך דקה להסביר? אם לא, אני לא פותח את הדיון עכשיו. אדוני, אין שום שינוי מהותי, אפילו לא קטן, ביחס לדיון אתמול. תודה רבה. אני מביא להצבעה את הרביזיה על החוק, מי בעד הרביזיה של גפני? רגע רגע, סליחה - - - אוקי, מי נגד? מי נמנע?

אנחנו נפתח את הדיון רק על הסעיף שיוקרא. נשמע גם את המוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי ביקש איזושהי בקשה לגבי התשלום, ואני גם אתייחס אליה: "על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין ילד שנולד בחודש יולי 2020 ואינו זכאי לקצבת ילדים בשל הוראות סעיף 72(א) לחוק הביטוח הלאומי", ישתלם המענק בעדו בסכום בהתאם למיקומו - - - אולי להגיד ש"ילד שנולד בחודש...זכאי למענק". ומענק כאמור ישתלם באחד באוגוסט זה לבקשת המוסד לביטוח לאומי. המנכ"ל פה יכול להתייחס לזה. אז למה - - - כי הוא אומר שמבחינה תפעולית, הוא יוכל לשלם את זה באחד באוגוסט. אבל אחד באוגוסט זה מחרתיים. תעלי בבקשה את רועי קרת מהביטוח הלאומי. הילדים האלה לא תמיד רשומים, לא תמיד יודעים עליהם. ביקשתי לשאול קודם שאלה, אבל ינון אמר בסוף. למה בסעיף 2(ג) אנחנו לא כותבים אותו הדבר, אבל במילים אחרות? רועי בזום, אני אתן לך אחר כך.

אתה מכיר את השינוי הזה?

פספסתי את מה שאמרה עו"ד ארפי. לא שמעתי מה היא אמרה, אבל אני רוצה להבהיר שמבחינתנו הילד הנוסף, זה שייוולד עכשיו:

יצטרך עוד חודש לצורך התשלום שלו, כי אנחנו את התשלום של הקצבה שאליה צמוד המענק, נקצה רק בחודש הבא,

זה צריך להיות 500 שקל, ולא לפי- - - אבל היא אומרת דבר שהוא הגיוני, שלא יכול להיות שתפלה בין ילד אחד לשני, לאחד תיתן 500 שקל כשלצורך העניין הוא ילד שביעי. הוא יצטרך לקבל כמו הילד השביעי, ולא כמו ה-500 שקל. יש בזה שכל, אני חושב שהדבר הזה נכון. זה מאוד יסבך. אדוני היושב-ראש, אנחנו בחוק הזה עשינו הרבה מאוד פשרות אני יכול להצביע על עוד כל מיני

שיכולים להיחשב כעיוות כדי לייעל את הביצוע. גם ההערה שלי היא הערה לצורך ייעול הביצוע. אם אנחנו נצטרך על ה-7,000 ילדים האלה להתחיל לבנות מנגנון של מספר הילד במשפחה, כשיש משפחות שלא כל כך פשוט לספור בהן את מספר הילד כי הן לא משפחות רגילות, הן משפחות מורכבות, הילד עבר מאבא לאימא, לאימא יש ילד חדש. עכשיו לך תספור את מספר הילד. תודה רבה. בגלל בעיות טכניות אנחנו לא יכולים להפלות אנשים. מקובל עלי מה שהיועצת המשפטית אמרה. גם אם בהתחלה חשבתי אחרת, ברגע שהיא הסבירה, אני מקבל את הדברים שלה,

- - - אבל אנחנו לא מכניסים את מועד התשלום, כי מועד התשלום - - - "על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין ילד שנולד בחודש יולי" - - לא "לעניין ילד" "ילד שנולד" - - - - "בחודש יולי 2020 ואינו זכאי לקצבת ילדים בשל הוראות סעיף 72(א) לחוק הביטוח הלאומי, יהיה המענק המשולם בעדו בסכום כאמור בסעיף קטן (א)(1)". לא בסעיף קטן (א)(1). (א)(1) ו-(2). אולי נגיד במקום זה יהיה זכאי למענק? הרי הוא לא היה זכאי למענק לפי הסעיף מכוח זה שלא שולמה לו קצבת ילדים. למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי יש איזה הערה - - - אם הוא בזום שיעלה בבקשה. הוא לא נמצא בזום. נעה, מה את מציעה בנוסח? אני מציעה שיהיה כתוב, ש"}ילד שנולד בחודש יולי 2020 ואינו זכאי לקצבת ילדים בשל הוראות סעיף 72(א) לחוק הביטוח הלאומי", שאומר שמאמצע החודש הוא לא זכאי, ישולם לו מענק לפי סעיף זה, ישולם לו המענק. בסדר, אין בעיה. אוקי,

איל היועץ המשפטי, בבקשה. לגבי התיקון למס רכישה, האם תוכלו בבקשה להסביר לחברי הוועדה מה אתם מבטלים? אדוני, צריך להגיד שאתמול לא היה דיון על מס רכישה. לא באמת היה דיון אתמול. גברתי, אני חושב שהיא טועה. הכול שודר, הכול אפשר לראות. סעיף 9(ג1ה) קבע בהוראת שעה עד סוף שנה זו הוראת שעה של שש שנים, למיטב זכרוני מס רכישה גבוה על בניין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, למי שזאת לא הדירה הראשונה שלו. דירות להשקעה. דירות להשקעה.

אתמול בוועדה להקדים את פקיעת הוראת השעה הזאת מסוף השנה הזאת לפקיעה מידית. במקום להאריך אותה. נכון.

איך אפשר להצדיק הטבה לאלה שכבר יש להם דירות? איך? אני רק אבהיר את מה שאמרתי. ברירת המחדל היא אי-הארכה. במצב הקיים אם לא עושים כלום, הוראת השעה פוקעת, זאת אומרת: גם לולא ההחלטה אתמול, הוראת השעה היתה פוקעת. כל מה שקרה זה הקדמה של הפקיעה בחמישה חודשים,

הסבירו פה אתמול נציגי האוצר, קיפאון בשוק הנדל"ן. כל מה שנעשה זה קיצור של פקיעת הוראת השעה למועד הנידון. הטעמים הוסברו באופן מלא אתמול. שר האוצר בכבודו ובעצמו היה פה, הסביר את זה, הנציגים המקצועיים התייחסו. היתה תמיכה גורפת של כל חברי הוועדה מכל המקומות.

של הרוב המוחלט, והיום אנחנו הבנו שיש פה דיון פרוצדורלי כדי לעשות את ההכרעה. זה לא עניין עכשיו לפתוח את זה. דיברנו על זה די והותר אתמול. היום תקרת מס הרכישה על דירות להשקעה היא שתי מדרגות: עד חמישה מיליון 8%, מעל חמישה מיליון 10%. אנחנו חוזרים למדרגות הנמוכות יותר, שעד בערך 1.2 מיליון זה 5%; ה-8% מגיע רק לדירות שעולות מעל 4.8 מיליון שקל. כמה כסף אתם צופים שייכנס בעקבות הקדמת ביטול הוראת השעה? שוב אני אומר, שכל השאלות האלה נשאלו אתמול ונענו באופן מלא. אתה לא יודע לענות עליהן?

כסף אתם צופים? הן נענו באופן מלא על ידי גורמי המקצוע אתמול. איל, ואם אין תשובה אתמול עלו הדברים, זה לא רלוונטי כרגע לדיון. מה הבעיה להגיד כמה כסף אתם צופים שייכנס?

הם לא הביאו את גורמי המקצוע המוסמכים, כי לא תכננו לדון בזה שוב. אנחנו באים פה לעשות טוב לאנשים, להוריד להם מהמס. אנחנו באים לעשות גם טוב לאנשים אחרים. לא יהיו לנו כספי מסים לשלם להם, כספי סיוע. הם יותר זקוקים לזה מאנשים שמסוגלים לקנות דירות נוספות במיליונים רבים. אתמול קיימנו פה דיון ארוך מאוד בעניין, ולכן אני חושב שמיצינו את העניין. הוא רוצה להניע את המשק. תודה רבה גם ליועץ המשפטי איל.

אותו להצבעה. זאת הטבה בלתי סבירה לאנשים עשירים, זה פשוט לא מתקבל על הדעת. יש לנו את התיקון של המשרדים שעיקר פעילותם בתחום ביטחון המדינה חסויה.

אבל הסברנו - - - היא רוצה לפתוח גם את זה.

- - - בביטחון המדינה.

נעה, הצבעה או שצריך לקרוא עוד משהו? אתה מסיר את ההסתייגויות שלך? אני רוצה זמן דיבור במליאה, אני אסיר את זה במליאה, בסדר? אנחנו לא מכריזים הפסקה, אנחנו מחכים לך, נעה בן שבת. אם נכריז הפסקה, נצטרך לשלוח להם